בוקר טוב, ברוכות הנמצאות, ברוכים הנמצאים היום בוועדת הצעירים של הכנסת. פתחנו היום דיון רביעי בנושא ההפיכה המשטרית והפעם על הפגיעה בנשים ובקהילת הלהט"ב, פגיעה שאנחנו רואים שהיא מתחילה מההסכמים הקואליציוניים של הממשלה הזו. היא עוד הרבה לפני הצרת צעדי מערכת

כן, אני באתי באדום כדי להביע את ההזדהות שלי עם החברות שלי ה"שפכות", והיום בכלל יש מצעד הסבתות בתל אביב. בדיון אני אבקש מכם הצעה לצבע לבגדים של הסבתות.

בנשים ובלהט"בים

יש להם מאוד בעיה עם נשים בצבא,

כמו שאנחנו שומעים מראשי הצבא, אי אפשר לקיים צבא בלי נשים ובלי נשים לוחמות,

אם אנחנו לא נהיה מאוד ערניות ולא יהיו לנו כלים להתמודד, לא תהיינה נשים לוחמות

זה ממש לא. התפקיד שלנו לראות כל אישה באשר

גדלתי עליך, שזה משפט שגורם לי להרגיש קצת זקן אבל באותה מידה גורם לי להרגיש זכות על זה שזכיתי.

והיא נכנסה ללב של דור שלם של צופים וצופות, של ילדים שממש נכנסה להם לתודעה וללב, ילדים

התמונה הזאת של אישה צעירה,

האזרחים והאזרחיות,

מסתכל עליה מגורשת מהמקום, מבטל אותה לחלוטין,

התמונה הזאת שהיא כביכול רגע זעיר בתוך הכאוס שקורה כאן

אז אני לא מוכן לקנות שום הבטחה ממי שרקם בריתות עם האנשים האלה,

אבל שותק בצייתנות מרצה כשעוברים עוד ועוד חוקים אנטי-להט"בים. אז המבושים אותם אתה מכסה, כבוד היושב-ראש, הם מריחים עכשיו רע יותר מאי פעם וגם האף שלך קולט את זה, אבל עלה תאנה כמו שכל עלה שמנותק מהענפים

רציתי לדבר קצת על החוויה האישית שלי כמו דוגמה לאיך החוויה הטרנסית בכללית בישראל נראית עכשיו. דיברנו קצת על זה שיש דוחות על עלייה באלימות כלפי להט"בים ואני חווה את זה על

יש לך משרה בבריטניה, אני אתן לך העלאה, תעברי לשם, אני לא יכולה כי יש מצב שאם אני אעבור לבריטניה הם יתייחסו אליי כגבר. זאת לא אופציה מבחינתי. אני לא יכולה לעבור למדינה שתעשה את זה. בארצות הברית כלל מה שהולך שם זה נורא. טראמפ אמר ממש לפני חודש אני

להישאר כאן ולהילחם על הבית,

אנחנו לא נהפוך לדיקטטורה. יהיה לנו פה עתיד.

חבורה של פאשיסטים קיצוניים השתלטו על המדינה ומתנהלים כמו מאפיה, באלימות ובפרקטיקות שמזכירות משטרים אפלים. אין לנו ברירה אלא לצאת

כבר אפשר לראות את הסכנה האורבת ללהט"ב כשהאלימות בשבוע האחרון

מה שנקרא "בושה",

זה אחריות של

תהיה תרבות חופשית. יהיו איסור תכנים והגבלות יצירתיות, יכתיבו לנו איזה יצירה לגיטימית ואיזה לא,

בצפון קוריאה, באיראן.

יש פה הזדמנות גדולה חוץ מאשר לעצור את ההפיכה,

להשמיע קול ולדרוש את המגיע לנו. זכויות לכולן, שוויון,

יצירתית,

ושלא יבלבלו לנו את המוח על איזון

אין חצי דמוקרטיה, חצי דיקטטורה.

אני רואה את האנשים ברחובות. אנחנו איתכם. תייצגו אותנו

אם אנחנו מנסים להתמודד על כל מיני מכרזים ממשלתיים וכדומה כדי לעזור לנשים דתיות וחרדיות שבארון ושלא בארון, פתאום קמות כל מיני תנועות של טיפולי המרה שרוצות גם לגשת.

ממש לאחרונה, תנועות של טיפולי המרה שבעצם הגישו ערעור על למה אנחנו מקבלות תקציבים מהמדינה והם

זה לפסיכולוגים ברישיון. זה רק מי שיש לו רישוי משרד הבריאות, והוא טוען שמטפלים חוששים לטפל בלהט"ב שמא הם יכנסו לכלא. מטפלים חוששים לפצוע ציבור. זה משהו

לדעתי אנחנו צריכות ממש להיות על הדברים האלה ברמה המקצועית. אנחנו היום באופוזיציה, צריכות לוודא שלא נעשים דברים מאחורי הקלעים בתוך הקואליציה. אנחנו נעבור ל"בונות

אנחנו נמצאות בשבוע שבו אנחנו נמצאות במאבק חריף סביב חוק האזיקונים האלקטרוניים. אני מלווה כרגע שתי משפחות שנמצאות במצב של סיכון ונמצאות במצב שיש צו הרחקה,

במידה ותהליך הרפורמה המשפטית כפי שמכנים אותו,

חוקים מפלים אשר יחוקקו, לא נוכל לקרוא לביטולם. פסקת ההתגברות תאפשר כמו בהונגריה לחוקק חוק שמבטל את האפשרות לניתוח להתאמה

היכולת שלהם להכריז על הילדים שלנו כחולי נפש,

הילדים מקבלים את המידע הזה וניזונים מרשתות חברתיות או כל אתר אחר. כהורים חשוב לנו שיקבלו מידע מהימן. התערבות גופים חיצוניים ידירו מהמערכת תכנים אשר הוכח מחקרית כי הם מורידים את אחוזי האובדנות באופן

גם הילדים וגם ההורים מבינים כי עוד מעט לא יהיה בית משפט שיעמוד לצידנו וידאג לזכויות הבסיסיות. כל המחקרים העדכניים מוכיחים שתמיכה וטיפול

באמת רק השבוע שמענו על עוד ניסיון לייצר הפרדה מגדרית באתרי טבע,

להתחבר עם הטבע, להיות חופשיים בלי שאף אדם ישפוט

אם עד עכשיו לא הרגשתי בטוח לחיות כאן, מאז כל הדיבורים על הרפורמה המשפטית הביטחון שלי במרחב שואף לאפס. אף אחד לא מתחייב לשמור עליי,

מריאור, בגלל שאתה קטין, רק לוודא - - - אימא שלי

אבל לא מגלים שלנו שבאותה נשימה, בהסכמים הקואליציוניים מאוד מגבירים את כוחם וסמכותם של בתי הדין הרבניים לדון ולשפוט וגם מתוך עיוורון למה שקורה היום בתוך אולמות השיפוט בבתי הדין הרבניים בגלל שהכול שם בדלתיים סגורות נאמרים

אם אנחנו מדברים על 35 שנה לביטול העבירה על משכב זכר,

שם מסתבר שזה כמעט מותר. מותר אפילו לאנוס, את אומרת. לא אמרתי לאנוס,

בפסק הדין הם כותבים שם שבאמת אם הייתם שואלים

לפדופיל שהודה בבית משפט, ישב בכלא והורשע הם אמרו,

מה הייתה המוטיבציה שלהם להוציא פסק דין כזה,

אני רק רוצה להגיד שאנחנו נבדוק גם מה סמכות הוועדה אם בכלל, כי לא תמיד יש לנו בנושאים של בית הדין,

אני מביאה את האנקדוטה הזאת כדי להגיד שכשאנחנו אומרים, בסדר שיתנו לבתי הדין סמכויות דיון נוספות,

היא לא הצליחה לגייס את הכסף עד שהיא הגיעה אלינו ואנחנו לקחנו אותה לבית הדין הגדול ואמרנו, תיראו, יש עוד חוקים במדינת ישראל וקוראים להם חוק החוזים למשל, שזה

אנו מסתכלים עליכם בתדהמה ובתסכול מר ולא מבינים איך יתכן שהגעתם לכנסת ישראל בשביל לקחת חלק בהרס הדמוקרטיה הזאת, בשביל לבצע הפיכה משטרית שתאפשר לרוב, כל רוב, או מיעוט שמחזיק ברוב במסגרת הסכמים קואליציוניים לעשות כל דבר למיעוט אחר. זו בושה. הוועדה היום עוסקת בהשפעת ההפיכה על נשים ולהט"בים. החירויות הבסיסיות שלנו, שנלחמנו עליהן במשך שנים ושנהיו ברורות מאליהן הולכות להיות תלויות ברצונם הטוב של פוליטיקאים, של פוליטיקאים שקוראים להומואים בהמות, שממדרים נשים יולדות בגלל מוצאן, ששולחות נשים לחלק האחורי של האוטובוס, וששבוע שעבר לא נתנו לילדה לשיר בטקס של מועצה אזורית. היא הייתה להיות פה ולשיר היום. פשוט חלתה. שתדע שהתרגשנו. היא ואימא היו צריכות להיות פה היום ולשיר לנו, לתת את התיקון לדבר הנורא הזה. אני שמחה שהזכרת את אליאנה. מדהימה. באמת שתרגיש טוב. אנחנו איתה ואנחנו מחזקות. רפואה שלמה. לאור הדברים האלה ברור שזאת תהיה איוולת לסמוך עליהם. בקרוב אני אהיה אחראי במשך לילות ארוכים על מחלקה פנימית. אני נחרד מהמחשבה שכוח של פוליטיקאים יכתיב לנו, רופאות ורופאי העתיד דרכי טיפול באנשים. אני נחרד מהסכנה שנשקפת לאישה על גופה. אני חרד ליכולת העתידית של להט"ביות ולהט"בים לקבל טיפול רפואי הולם בלי שרופא יוכל לסרב לטפל בהם בגלל נטייתם המינית. אני נחרד מהמחשבה שטרנסיות וטרנסים לא יוכלו לעבור טיפולים לשינוי מין ויוגבלו בתמיכתם הנפשית. אני מתחלחל מהעובדה שבפסח, אולי כבר בפסח הקרוב הולכים לחטט לנו בתיקים ולהחרים להורים שיביאו אוכל לילדה החולה שלהם שאולי ימיה ספורים. בתי החולים בישראל הם מקום שבו הפוליטיקה חייבת להישאר בחוץ. בשביל שרופאה ערבייה תעבוד עם אח מתנחל זה הכרחי. למרות זאת אנחנו רואים בחודשיים האחרונים הצעות חוק מופרעות כמו שיש היום באיראן וערב הסעודית. זאת דרך בטוחה לפרק צוותים רפואיים כמו שזאת דרך בטוחה לפרק חברה. ממש. מכובדיי ומכובדותיי אם הם היו כאן, זה בידיים שלכם. אתם יכולים לעצור את הדהירה אל האבדון. אתם יכולים להתחיל את הכהונה האומללה שהייתה לכם עד עכשיו, מחדש, למען עתידנו, למען עתיד ילדנו. אנשים גדולים נמדדים בשעות קשות וזו שעה כזאת. תעצרו את הרכבת. ההיסטוריה שופטת אתכם וזאת ההזדמנות שלכם להיזכר כמי שהצילו את הדמוקרטיה ולא כפיונים שעזרו להרוס אותה.

תודה רבה. אני ממש מעריכה את הדברים שלך גם כמי שעתיד להיות רופא בישראל, שנשבע שבועה שהיא לא יכולה להיות מופרת על ידי שום חוק פה, אני חושבת, שעומד על זה. הטירוף הזה פשוט לא מאפשר בכלל הכלה. זיקקת את הכול בצורה רצופה ויחד, אז תודה רבה. תודה לך. נעבור לתל אביב וידריך, פעילה לסבית פמיניסטית. שלום, תל אביב.

שהזמנתם אותי לדבר על להט"ב. אפשר להסתכל על דבריי כמעין יציאה מהארון. הממשלה בטח לא תתלהב מהצהרות כאלו, אבל זה לא אני, זה אתם. אני לא תכננתי לנופף בדגל או להגדיר את עצמי אבל אל מול הרפורמה המשפטית נאלצתי לצאת לחזית ולכן אני פועלת. עוד לפני לא היו לנו את מלוא הזכויות אבל עכשיו חוק אפליה בשירותים ומוצרים שכבר הוגש, חוק שמאפשר להפלות אותנו כי במקרה התאהבתי בבת. הזכות שלנו להורות ולברית נישואין תלויה בפסיקה של בית המשפט העליון. פגיעה ביכולת של מורים ומורות לדבר בפתיחות עם תלמידים. הכרה בטרנסיות וטרנסים זה משהו שיכול לחזור אחורה כמו שקרה בהונגריה, ועוד ועוד. שר האוצר אומר בעל פה שהוא זה שידאג לשוויון, אבל זה רק במילים, לא בחקיקה. זה מדרון חלקלק בממשלה שבאופן פומבי מתנגדים מובהקים נגדנו. היום אנחנו מציינות ומציינים 35 שנה לביטול האיסור על משכב זכר ואישה. דמיינו שרוב מי שיושב פה בחדר הם עבריינים. אימא, אני עבריינית. את גם אנרכיסטית, אלימה, וואו, כמה הגדרות. היו, אז אנחנו חוזרות אחורה. בואו, זה לא שעכשיו יש את מלוא הזכויות. אנחנו כבר חיות כאן ללא כמה מזכויות היסוד שמגיעות לכל אדם. אין לנו את הזכות להירשם כזוג אימהות לילדים שלנו או להינשא בישראל. אין חוק איסור טיפולי המרה מסכני חיים. חוק האימוץ סעיף 3 בעדיפות איש ואשתו, ועוד. בהיעדר ביקורת שיפוטית והרחבת הסמכויות של הדין הרבני מציבים אותנו בסכנה. בזמן שאני בתהליך פריון ופוטרתי, איך אני ארגיש מוגנת, ומי זה אותנו? כל משפחה, בניין, שכונה? מחקרים רבים בעולם כבר הוכיחו שאין הבדל סטטיסטי בכמויות להט"בים ממוצא אתני או דת שונים אלא רק בנכונות להודות בנטייה מינית. בהקשר הזה אני רוצה לבקש ממי שבסוף יצפה בזה ברשתות, תיתלו דגל גאווה על המרפסת. ממה אתם מפחדים? אני מדברת על מי שלא להט"ב רק. למו זה גרם להרגיש בנוח. טליה, עלו על סולם וחתכו לה את הדגל. אם היו עוד דגלים בשכונה שלי, אז אולי מי שהיה עושה את זה לא היה מרגיש בנוח לעשות את זה. להיפך, אני רק אומרת שזה קריאה כל כך נכונה, אבל יש בהחלט גם אנשים שלא רואים את זה טוב דווקא מולם.

אז לנו זה גרם להרגיש בנוח לעבור לגור בשכונה שלנו וזה אימרה, כי אם אתם תומכים - - - כשראית דגלים, את מתכוונת?

כשבאנו לגור בשכונה שלנו וראינו ברחוב במרפסות, זה גרם לנו להרגיש בנוח.

בסוף גם זה אבל זה גם אימרה של תמיכה. נכון, סולידריות. עם אנשים שאני פוגשת. כמו שאמרנו, זה כל קבוצת חברים, כל מסגרת. לא בוחרים להיות, אז בסוף אנחנו בכל מקום ולכן תתמכו, תיתלו את הדגל גם כהבעת תמיכה כי אנחנו רואים את הכדור שלג הזה שדגל בהשפעה על מקבלי ההחלטות. גם מיעוטים שונים יוכלו להזדהות וגם נשים, שזה משהו שיש כמעט בכל בית. אני באמת רוצה להגיד שלאף אחד ואף אחת אין באמת שוויון, אין באמת חירות. אין לאף אחד באמת שוויון עד שלכולם יהיה שוויון. אני אסיים במילים מתוך השיר יוניקורן של נועה קירל לאירוויזיון, history is an a loop, don't u wanna change it?"" תודה. בואו נהפוך את השיר שלה לשיר המחאה? יוניקורן. נראה לי שזה דווקא יעודד אנשים להצביע לנו.

כל העולם איתנו. תודה רבה, תל אביב. אני שמחה שבאמת ציפי לביא מארגון "נבחרות" הגיעה. תודה, אני יודעת שהיה קשה לבוא. אתן חשובות וטוב שאת פה. אוקיי, אני צונחת בלי לשמוע אף אחת קודם. אני פשוט אגיד את מה שביקשו ממני לומר, איך נשים חרדיות הולכות להיפגע. קודם כל אני חושבת שזה די ברור שכל הקצנה שתקרה תפגע קודם כל בנו כנשים חרדיות. קודם כל ניסיון העבר מוכיח שזה מה שקורה. דברים שהיום שנשים חילוניות, נשים דתיות מפחדות שיקרה אצלם, אצלנו הם כבר קורים בפועל באופן לא חוקי אולי אבל קורים בפועל בימינו אנו. אנחנו יודעות שזה ככה עובד מאז ומעולם. דבר שני, כי אנחנו הכי קרובות לאש. אלו שרוצים לשרוף פה את המדינה, הכי קרובים אלינו בסופו של דבר. בעצם אנחנו ניפגע ראשונות. אני פשוט אתן כמה דוגמאות שחשבתי עליהן. האמת שלא היה לי הרבה זמן להתכונן לדיון הזה, אבל עדיין. אני חושבת שעיקר הדברים שיפגעו בנו זה שההפרדה המגדרית במרחב הציבורי תעוגן בחוק. בג"ץ היה זה שמנע הפרדה מגדרית בירושלים לפני יותר מעשור,

באמת זאת הייתה ברית של הנשים החרדיות עם שדולת הנשים, עם הארגונים, למנוע את ההדרה הזו. את צודקת שזה שוב עומד על הפרק. כן. עיקר הבעיה בהפרדה המגדרית באירועים, זה שהיא בדרך כלל קורית בצורה לא שוויונית ושנשים מפסידות ממנה ולא הגברים, נשים וילדים,

האוטובוסים שהופרדו אולי בצורה כפויה, פעילויות לילדים בהפרדה. נכון. יש גם דיבור ממשי על הפרדה בשירות הציבורי. סליחה שאני עוצרת אותך.

היה אירוע בחג לילדים, בהפרדה, ואמרתי רגע, אימא לא תלך עם הבן שלה בן ה-3? זה נשמע למישהו הגיוני לאן זה הולך. בוטל האירוע. אני לא הצלחתי להבין איך אפשר בכלל לדמיין את זה כאיזה משהו שהוא לא תקין. זה אפילו לא בין אנשים בוגרים. זה ילדים והורים שלהם. מה זה משנה אם האבא הולך עם הבנות שלו או האימא הולכת עם הבנים שלה לאירוע? זה האיש המטפל. למיטב ידיעתי האירוע בתל אביב לא בוטל אלא ההפרדה בוטלה. אני בחיפה דיברתי. אני יכולה לומר לך באופן אישי שהייתי בבית"ר עילית בחנוכה והיה שם אירוע ג'ימבורי לילדים ולא נתנו לי להיכנס עם הבן שלי כי זה היה שעה של הבנים. ממש ביקשתי והתחננתי ודווקא המארגנות מאוד הבינו אותי ומאוד ניסו לבוא לקראתי אבל הן אמרו לי כל הזמן, מתי כבר את יוצאת, מתי כבר את יוצאת? כי עוד מעט יבואו אלינו פיקוח של רבני העיר, פיקוח פתע ואנחנו לא רוצים שיראו אותך פה כדי שלא יסגרו לנו את הבסטה. בקיצור, פעילויות לילדים שיופרדו. הפרדה בשירות הציבורי, יש דיבור ממשי על זה. מי יודע, אולי גם הרחובות. יש מקומות בעולם שזה קורה כבר עכשיו. יש מקומות בישראל שיש שלטים.

זה בדיוק מה שהמרכז הרפורמי עשו. בדיוק הוא מטפל בנושאים של ההפרדה המגזרית, ועורכת דין מירי נחמיאס שנמצאת בזום,

אני רק אומרת, גם במתן שירותים בסוגיות של נגיד קבלת שירות בעירייה או משהו כזה, יתחילו להגיד, אלה שעות כאלה ואחרות. זה דבר שלא היה. זאת רגרסיה משמעותית. בנקים, קופות חולים. יש בנקים שזה כבר היום ככה. הכרה במטפלות ללא תואר. אני לא יודעת כמה מודעות יש פה לרמת השרלטנות שחוגגת במגזר החרדי. של הריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת. זה יתרחב הלאה, אין לי שום ספק, וכבר עכשיו קורים מקרים מזעזעים של אבחונים שלא מגיעים בזמן, של אבחונים לא נכונים, של נשים נפגעות אלימות שמקבלות תשובה שככה אמורים להיראות חיי נישואין, ממטפלים שלא הוסמכו לכך. את מדברת על טיפול רגשי. טיפול זוגי. אני גם מדברת על זה שרוצים להרחיב את זה בקרב החברה החרדית לכל הפרא-רפואה, כאילו הבריאות שלכם הפקר. הבריאות שלכם היא לא הפקר.

אני רק אומרת, כבר עכשיו זה קורה בצורה לא חוקית. מה יקרה כשזה יהיה מעוגן בחוק?

גם לא יהיה מה לעשות נגד זה. הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים, כבר היום אלו שהכי נפגעות זה נשים חרדיות. אני לא חושבת שיש הרבה מה להרחיב. זה ברור לכל שגם הסכמה שמדובר עליה בין הצדדים המתדיינים, במגזר שלנו הסכמה זה על הנייר בלבד. יהיה פה הרבה מאוד כפייה על נשים להתדיין בדין שלא רואה אותן כבני אדם. החינוך הממלכתי חרדי שעלול להיפגע, שזה לא רק הנשים החרדיות אלא דווקא יותר הגברים, אבל הם גם בני אדם והם הילדים שלנו. אם לא יהיה להם חינוך ממלכתי חרדי, אז כל המדינה תיפגע וגם הנשים העתידיות שלהם בעתיד. חוק חסינות לרבנים שיוכלו מעכשיו להתבטא איך שהם רוצים. ולקבל מימון ממשלתי על הדרך.

הם יוכלו להגיד לאנשים שלהם, לתלמידים שלהם שאני שווה פחות כי אני אישה, שההוא שווה פחות כי הוא אני לא יודעת מה,

שההוא, מותר להרוג אותו כי הוא ערבי. לא יהיה מה לעשות נגד זה. לא יהיה אפילו איך לחקור אותם. הכי מפחיד אותנו זה עניין הייצוג. לא סתם שמחה רוטמן אמר שהזכות לבחור ולהיבחר היא לא זכות יסוד בעיניו, ואנחנו נלחמות כבר עשר שנים על ייצוג במפלגות החרדיות. זה עדיין לא קורה אבל זה יקרה מתישהו. אני הגשתי אתכן את החוק, ויחד עם שדולת הנשים. קיוויתי מאוד כנסת קודמת שנעביר אותו. כבר התחיל תהליך. זה הדבר הראשון שאתם תעשו בכנסת הבאה. קודם כל צודקת כמה זה חשוב, כי אנחנו רואות מה זה ממשלה במיעוט נשים. אנחנו ממש רואות כמה זה חשוב שאתן תהיו גם הדרג הנבחר ולא רק הבוקר. כן, וגם שיפסיקו לדבר בשמנו. זה מזיק. ממש. הרבה מעבר לזה שאין נשים חרדיות שידברו ושיש גברים חרדים שמדברים בשמנו, זה מזיק נורא.

תודה,

תודה על הקול שלך ואני מקווה שעוד נעשה מהפכה יחד. אני זוכרת את החוק שלנו. יש לי חוב אליו ואני מקווה שלכולנו. אני אעבור לזום לחן אריאלי, סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו, מחזיקת תיק הרווחה והשירותים החברתיים. שלום, אהובה. שלום. אני חושבת שזה יום מאוד מיוחד. תל אביב התחילה וסיפרה שהיום מציינים 35 שנה לביטול חוק איסור משכב זכר. אולי קשה לנו לדמיין ימים שבהם יחסים בין הומואים היו אסורים על פי חוק, כי זה נראה פסיכי היום, אבל זה לא היה כל כך מזמן הרגע ההיסטורי הזה שבו בוטל החוק הנורא והמשפיל הזה. אני חושבת שזה די מדהים,

שאת היום מכנסת את הדיון דווקא היום. זה סימן מאוד משמעותי. הקוסמוס תכנן את עצמו ככה. כנראה היקום רוצה שנקדם זכויות להט"ב ונשים.

כן. אותה כנסת שבה היום מאיימים על החופש שלנו, זה היה בוועדת חוקה, אותה ועדה שגם מתכננים לחרב את מערכת המשפט שלנו. ראש הוועדה דאז היה נציג הימין, חבר הכנסת אוריאל לין מהליכוד, וראש האופוזיציה הייתה אמנו ומורתנו ורבתנו שולמית אלוני ז"ל. הדבר המדהים ואולי המעורר השראה דווקא ביום הזה שאנחנו מדברים את השיחה הקשה על כל ההשפעות של הרפורמה, שבמקום לריב הם שיתפו פעולה. הם שיתפו פעולה ויחד מול כל הכוחות השמרניים והדתיים מחקו כל זכר לסעיפים בחוק שאוסרים על משכב זכר ומשכב אישה, חוק שבעצם שלח להט"בים לחקירות משטרה ואפילו לכלא בשנות ה-50'. זה קרה בעבר אבל זה עלול לקרות עוד פעם וזה צריך מאוד להדאיג אותנו. כשמדברים על השפעות של הרפורמה ועל ההשפעות שלה על נשים ועל להט"ב, חשוב שנבין שיש גם אלמנט של חלחול. עוד הרבה לפני שהחוקים עצמם עוברים ושיש להם ביטוי בשטח ובתוך הקהילות שלנו, יש אווירה שמייצרת פחד ושיתוק שמתוכם דברים טובים לא יכולים לצמוח. כבר עכשיו רואים מספרים גבוהים מאוד של אלימות כלפי נשים. שש נשים נרצחות מתחילת השנה. זה הרבה יותר מעל הממוצע. האגודה למען הלהט"ב פרסמה דוח להטופובי שלדעתי הוצג כאן היום, והמספרים באמת מדאיגים מאוד. יש אווירה ציבורית של הורדת ראש, ומה שהיא כבר מחוללת צריך להדאיג אותנו מאוד לצד הדאגה מההשפעות של החקיקה עצמה. אני חושבת שאנחנו לא נתחיל ללכת מחר בבוקר עם בורקות, אבל מה שמתחולל, צריך להבין שהוא מחזיר אותנו שנים אחורה, וזה מחזיר אותנו לימים שפחדנו. פחדנו ללכת ברחובות ופחדנו לצאת מהארון ופחדנו כנשים לנקוט עמדה ולהתמודד לעמדות ציבוריות, ולימים שבהם אפילו לא היה מותר לנו להצביע כנשים, כי להתמודד לכנסת אנחנו יודעות שנשים לא יכולות בהרבה ממפלגות בית הנבחרים של היום. המאבק הפמיניסטי הוא היום המאבק הלהט"ב. אני חושבת שעכשיו יותר מתמיד צריך לחזור ולחבר את הדברים. אני שוב פעם מצדיעה לך,

שכיו"ר הוועדה הזו חיברת בעצמך בין שני המאבקים האלה שכל כך צריכים להתחבר. אני חושבת שחשוב מאוד לזכור שכשאנחנו נאבקים, יש מי שהקול שלהם לא נשמע: דרות רחוב,

נשים בזנות או סתם נשים שעובדות קשה מידי מכדי לנקוט עמדה, כדי להחזיק את הראש מעל המים. דיירות הדיור הציבורי. אפשר לחשוב על עוד הרבה.

אנחנו יושבות כאן בכנסת ואנחנו צריכות להבין שאנחנו פריבילגיות להיות פה כרגע ולנהל את הדיון הזה. יש מי שאין להם קול, והאחריות הראשונה שלנו היא לזכור שאלה שלא כאן הן הראשונות להיפגע ואנחנו צריכות לוודא שהן בטוחות ונראות ויש להן מענים, ולהשתמש באחריות הגדולה שלנו מתוך הפריבילגיה, ולדאוג למי שלא יכולה לעשות את זה. נכון להיום היד המצביעה של אבי מעוז חשובה לנתניהו יותר מהיד שלנו שחוטפת מכות באמת מכל גורמי הקואליציה החשוכה הזאת, אבל אני חושבת שכדאי שאולי נזכור פה - - - שגם הצלחנו לבלום אותו.

רוטמן,

אבי מעוז הם רק נציגים תורניים של שנאה ופילוג. המאבק שלנו גם הפמיניסטי וגם הלהט"ב היה לפניהם וימשיך כנראה גם אחריהם, ואנחנו צריכות לנשום עמוק ולהיערך למערכה ארוכה. צריך להתאחד, לשתף פעולה, לזכור מי לא נמצאת סביב השולחן, לבנות כוח לצד ההתנגדות, וצריך להפוך את התהליך של הפוליטיזציה שמתרחש עכשיו ברחובות לכוח משמעותי באמת, ומתוך החורבן הזה לבנות כוח אדיר שנוכל איתו לשנות את המציאות. אני חושבת שאנחנו חייבים להרים מחדש את התקווה, שמתוך הפחד הגדול הזה אנחנו גם יכולות אחרת ואנחנו יכולות להיאבק בזה ולדאוג שהמדינה שלנו לא תיאבד לנו מבין הידיים. אמן ונכון. ממש תודה. נעה פינטו, מנהלת קשרי ממשל ומדיניות במכון זולת. תודה לך. היי, שלום לכולן ולכולם, אני שמחה ועצובה להיות כאן. חברת הכנסת לשעבר אתי לבני הזכירה את השריון של נשים בוועדה לבחירת שופטים, שזה דיון שקורה ממש כרגע במקביל אלינו בוועדת חוקה. אני רוצה להזכיר, בהקשר הזה יש לנו פרויקט במכון זולת שבו חברי וחברות כנסת לשעבר מגיעים לוועדות הכנסת, בין היתר חברת הכנסת לשעבר אתי לבני פה הגיעה יחד איתנו, ובמסגרת הזאת הגיע חבר הכנסת לשעבר מוסי רז לוועדת חוקה והוא הציע איזשהו תיקון במנגנון השריון של נשים בתוך הוועדה לבחירת שופטים, והתיקון הזה התקבל ויכול להיות שהרווחנו מזה, אפילו עוד אישה בוועדה לבחירת שופטים. כשחבר הכנסת שמחה רוטמן קרא לזה סעיף מוסי רז, אז הדרך שמוסי רז הגיב הייתה, "תיקנתי את הווילון על הטיטאניק". אני חושבת שהוא צודק ואני חושבת שכולנו יכולות ומבינות שזה הסיפור, שאנחנו נמצאות פה באיזושהי טיטאניק, ואם תהיה לנו עוד אישה בוועדה לבחירת שופטים או עוד פחות אישה זה ממש לא הסיפור. הסיפור פה הוא השתלטות פוליטית של הקואליציה שהיא קואליציה גברית מאוד על הוועדה לבחירת שופטים ועל מערכת המשפט, והפיכה של מערכת המשפט, ריקון של התפקיד של מערכת המשפט כמי שאמור להגן על זכויות האדם של כולנו ועל זכויות אדם של נשים ושל הקהילה הגאה בפרט. רוטמן וסמוטריץ' ולוין עסוקים מאוד בלהגיד שאנחנו יוצרות תבהלה. לא יהיה פה סיפורה של שפחה, אתן מבהילות את הציבור. קוראים לנו היסטריות. אני רוצה להגיד שאנחנו לא היסטריות, אנחנו פשוט קראנו את ההסכמים הקואליציוניים. ממש, ושמענו בקולם את כל האמירות לאורך כל השנים. לגמרי. אנחנו קראנו את ההסכמים הקואליציוניים. אנחנו קראנו את החקיקה, ויכול להיות שאם לא רציתם שנתקומם, הבעיה התחילה בזה שאפשרתם לנו ללמוד לקרוא. ליתר דיוק, מישהי אחרת שקראה את ההסכמים הקואליציוניים היא עורכת דין רעות גלבלום שכתבה למכון זולת דוח מקיף על כל ההשפעות שאני ממליצה לעיין בו, ואני חושבת שמה שחשוב להבין זה שמהפכה המשטרית פה היא קודם כל לוקחת מאיתנו כלי דרמטי, חשוב במאבק שלנו לזכויות אדם ולזכויות נשים, והיא גם כלי של הקואליציה הזאת לממש את המדיניות שלה, את האג'נדה שלה, ואנחנו יודעות ויודעים ורואים שהאג'נדה של הממשלה הזאת היא אג'נדה אנטי-נשית ואנטי-להט"בית, ואנחנו יודעות שהממשלה הזאת מסכנת אותנו, מסכנת את הביטחון האישי שלנו, מסכנת את זכויות האדם שלנו, מסכנת את השוויון שלנו ואז גם לקחת מאיתנו את הכלי בשביל להגן על עצמנו מולה. אנחנו יודעות ומבינות שהצעדים האלה מסוכנים פי שניים לכל מי שהיא גם חלק מאוכלוסייה מוחלשת, מסוכנת לנשים פלסטיניות שנמצאות תחת כיבוש שהולך ומעמיק תחת הממשלה הזאת, לנשים שחיות בעוני, לנשים חרדיות, לנשים מזרחיות. אם את גם אישה וגם מתוך אוכלוסייה מוחלשת אחרת, את נמצאת בסכנה כפולה. אסור לנו רק לחלום על עצירה של המהפכה המשטרית. אסור לנו רק לחלום על עצירה של הצעדים הקשים והמסוכנים שהממשלה הזאת מקדמת. מותר ואפשר וצריך לחלום על שוויון מלא, ומותר וצריך ואפשר לחלום על מציאות טובה יותר מזו שהייתה פה לפני הממשלה הזאת. תודה רבה. תודה רבה, נעה. תודה על כל מה שאתם עושים בעת הזו. אנחנו נעבור לטל הוכמן, מנהלת קידום מדיניות, שדולת הנשים, ואחר כך לאמרי זגורי מהקהילה הגאה. תודה רבה גבירתי היושבת-ראש על הדיון הממש חשוב הזה. אני אפתח ואגיד שאתמול בבוקר נפטרה אישה מפצעיה, ורה פלצינטה, אחרי שבוע שהיא אושפזה לאחר שבן הזוג שלה ככל הנראה היכה אותה בראשה. הוא כרגע חשוד ברצח. זו האישה השביעית שנרצחת מתחילת השנה ואנחנו רק במרץ. אנחנו בשדולה רואות קשר הדוק בין הסיפור של אלימות כלפי נשים למה שקורה עכשיו בממשלה, קידום החקיקה הדורסנית הזאת שמאיזושהי סיבה אפשר לעשות אותה בכזאת מהירות, אבל את הפיקוח האלקטרוני לוקח עשור לקדם, וגם עכשיו השר בן גביר דורש תיקונים ואיזונים למיניהם כי אוכלוסיית התוקפים צריכה יותר זכויות בחקיקה. נאמר על ידי רבות וטובות לפניי את הסכנות שאנחנו מזהות בחקיקה. מה שיש לי להגיד זה שאני סומכת טוב מאוד על מי שאמר לנו לסמוך עליו, על סמוטריץ' ושמחה רוטמן.

סומכת על זה שהם ירחיבו את בתי הדין הרבניים ואת הסמכויות שלהם. זה לא משנה בכלל שנשים חרדיות ממשיכות להיפגע בכל ערכאה, בכל נושא, ועכשיו אם נכניס גם את נושא של דיני עבודה, אנחנו נראה פגיעה נוספת. אצלנו בקווים הפתוחים בדיני עבודה 40% מהפניות שלנו הן של נשים חרדיות ואנחנו מאוד דואגים מזה. אני גם סומכת עליהם שהם ימשיכו בקמפיין השקרי שלהם סביב אי חתימה על האמנה הבין-לאומית לאלימות כלפי נשים. ואי העברת איזוק אלקטרוני. בדיוק כפי שציינתי. אני סומכת עליהם שהם יעבירו את חוק צניעות בכותל, עד חצי שנת מאסר, ואני סומכת עליהם שהם יטפלו בתופעה הכי חשובה לטפל בה כרגע, שזה תלונות השווא ספציפית רק סביב אלימות מין ואלימות במשפחה. לא סתם אלה העבירות שנבחרו, שיותר מ-90% מהנפגעות הן נשים כמובן. אנחנו עוקבות בדאגה מוחלטת סביב הסיפור הזה ועושות כל מה שביכולתנו גם בוועדת חוקה וגם פה.

תודה רבה, טל. אמרי זגורי, אתה תהיה אחרון חביב מאוד. אני אגיד דברים מאוד בקצרה ואשתדל לא לחזור על הדברים שנאמרו כאן. סופר פה על מקרים פרטניים. אני ברשותכן וברשותכם אביא כמה נתונים מהדוח שפרסמנו השבוע באגודה למען הלהט"ב על להטבופוביה בשנה החולפת. נתחיל מזה שרבע מהדיווחים מגיעים מחודש נובמבר סביב קמפיין הבחירות וסביב הרכבת הממשלה. רבע מהדיווחים של שנה שלמה מגיעים מחודשיים שצופים פני עתיד, לממשלה שקמה כאן. יש עלייה של פי חמש בדיווחים שמגיעים על פגיעות במרחב הציבורי, פי שמונה בבתי עסק, אפרופו חוק האפליה שברח לקואליציה לפני שהם העבירו את הרפורמה ונחשפו כוונותיהם האמיתית. עלייה של 53% על דיווחים על להטבופוביה בקרב אנשים על הקשת הטרנסית, שהם האנשים והנשים הראשונות להיפגע. רק השבוע התבשרנו שעוברי אורח מצאו אישה טרנסית בת 30 בתל אביב, דקורה ומחוסרת הכרה. עוד לא ברור על איזה רקע, אבל הדברים האלה הם אמיתיים. אלה האנשים הראשונים שנפגעים. אנחנו עומדים בחזית של המאבק בגאווה באמת ולוקחים אותו על כתפינו, אבל יש לו משמעויות בשטח. חשוב להזכיר שאנחנו לא יושבים רגל על רגל וישראל היא מדינה שוויונית ללהט"ב והכול פה יפה ונחמד. עדיין אפליה בדיור היא חוקית. טרנסיות, טרנסים, הומואים,

ביסים לא מצליחים למצוא דירות גם בתל אביב. הרבה מהדיווחים על אפליה בהשכרת דירה מגיעים מתל אביב וזו אפליה חוקית. גם נשים יחידניות, גם אתיופים. אפליה באימוץ, אפליה בנישואין שעוד אין בארץ. אנחנו צריכים לנסוע רחוק ולהתחתן ללא המשפחות שלנו. יש ועדה אחת לאישור ניתוחים להתאמה מגדרית בישראל, רק בשיבא והתור מאוד ארוך. טיפולי המרה שאנחנו כל הזמן אומרים שהם כאילו הוצאו מהחוק, הם לא הוצאו מהחוק. טיפולי המרה הם חוקיים בישראל. יש חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות שלא מאפשר לפסיכולוגים ואנשים שמקבלים רישוי ממשרד הבריאות לבצע טיפולי המרה. הם מתקיימים בשמות שונים, באופנים שונים על ידי אנשים שעדיין עושים אותם ומצלקים אנשים, וחשוב גם בהזדמנות הזו שאנחנו נלחמים על מה שיש, להזכיר עדיין את מה שאין. תודה רבה על הוועדה הזו. תודה רבה, אמרי. עורכת דין מירי נחמיאס ממרכז רפורמה דת ומדינה, בזום.

אני חייבת להקריא את הסיכום שיהיה לפרוטוקול ולכן אנחנו נעצור אחרי דקה. היי, בוקר טוב ותודה רבה על הדיון החשוב הזה. המרכז הרפורמי לדת ומדינה מוביל מזה שנים ארוכות את המאבק נגד התופעה הפסולה של הדרת נשים מהמרחב הציבורי גם

אין לך קליטה, אני ממש מצטערת, כי תיכף יבוא שומר ויוציא אותי ואני צריכה להקריא סיכום דיון. תודה.

אני קודם כל מודה מאוד על השותפות והדיון הענייני והחשוב ועל הדברים החשובים שנאמרו פה. אני אקרא את סיכום הדיון כדי שנספיק את הכול. אנחנו נוציא מכתב רשמי מהוועדה לכל הגורמים שאנחנו נציין פה היום, ונדאג לקבל תשובות ולעקוב אחרי הכול. הוועדה מתנגדת להחלשת כוחו של בית המשפט באופן שיוביל לפגיעה ביכולת ההגנה על זכויות מיעוט, ביניהם נשים ולהט"ב. הוועדה מוטרדת מיצירת כוח בלתי מוגבל של הממשלה, תוך הפרת מערכת הבלמים והאיזונים עם הרשות השופטת והרשות המחוקקת. הוועדה מתנגדת לפרקטיקות של טיפולי המרה, טיפולים שהובילו להתאבדויות וצלקות נוראיות של אנשים, ורואה צורך בהוצאתם מהחוק. הוועדה תבדוק התערבות עמותות הפועלות להמרה נגד עמותות לזכויות נשים ולהט"ב, וכן את תקצובן. הוועדה קוראת למאבק כולל של כלל הקהילות, לשמירה על זכויות של כל קהילה באשר היא, לזכות לשוויון בתחומי החיים השונים בישראל. הוועדה מודאגת מהנתונים המצביעים על עלייה באלימות נגד טרנסים, לסביות והומואים ומגנה אלימות זו בכל פה, ובכלל כלפי הקהילה הגאה. הוועדה קוראת לרשויות ולעומדים בראשן לקחת אחריות ולפעול למיגור אלימות זו. נבדוק מה הן סמכויות הוועדה לפעול מול בתי הדין הרבניים על רקע העדויות הקשות שעלו בדיון הוועדה, וגם על רקע החוק החדש, הרחבת הסמכויות והמגמות. הוועדה שותפה לדאגה מפגיעה בזכויות נשים וילדים בבתי הדין האלה על רקע הרפורמה המשפטית, על רקע הרחבת הסמכויות והיעדר הפיקוח על הפסיקות והפגיעה שלהן. הוועדה מוטרדת מההפרדה המגדרית ורואה פסול בהפרדת אירועי ילדים ואימהות מילדיהן, אבל בכלל בהפרדה מגדרית, ומבינה את המגמות של הפרדה במרחב הציבורי ובאירועים ובמתן שירותים, ועד כמה זה לא רק פוגע בחברה הכללית. זה פוגע גם בחברה החרדית והחברה הדתית ומייצר עוד אמצעי דיכוי פנים-חברתיים שעלינו לדאוג מהם ולהבין שהייצוג שלנו צריך להיות לכולם. הוועדה רואה חשיבות בייצוג נשים, ובטח הממשלה הזו אנו באמת רואות מה קורה בממשלת מיעוט נשים, איך אנחנו ישר מושלכות ונפגעות וכמה החשיבות בהגדלת הייצוג ובזה שלא ידברו עלינו בלעדינו. מאוד חשוב. אני ממש מודה על כל מה שהיה כאן. אני גם רוצה להגיד, אנחנו יוצאות לפגרה עוד מעט. בזמן הזה נצטרך להתארגן ולהבין איפה המאבקים שיש לנו, גם להביא לפה לכנסת ובכלל. אני רוצה להגיד משהו לאוכלוסיות שאיחדנו פה היום, נשים ולהט"בים. אנחנו באמת כוח. אני זוכרת את המחאה של הנוער נגד אפליית הקהילה הגאה וכמה הוא היה משמעותי בבחירות 2015, נכון? איזה מהמחאות? המחאה של בתי הספר שהיו יוצאים עם שלטים ופשוט לא נותנים להומופובים להגיע לדבר בפאנלים. זה היה מדהים לראות בני נוער לוקחים עמדה סולידרית. פה אנחנו חווים כבר את פשעי השנאה, את גילויי האלימות, את מה שבעצם חלחול ונרמול הדה לגיטימציה מייצרים, אז אני קוראת כן לעמוד על המקום הזה כי יש לנו כוח לשנות, וכמובן נשים, אנחנו כוח. אנחנו צריכות לזכור שלמרות שמנסים לדכא אותנו אנחנו רוב באוכלוסייה. אנחנו האימהות, האחיות, הילדות, הסבתות, המטפלות בכל המקצועות החיוניים. אנחנו מחזיקות את כל השירותים החברתיים במשק. אי אפשר בלעדינו ואנחנו לא ניתן שיפגעו בנו, יראו בנו נחותות ויצרו את צעדינו. אני באמת מאמינה שאנחנו כוח שאי אפשר לשבור אם רק נעבוד חכם ויחד ונחוש. אבי מעוז כבר לא בתפקידו. צריך לזכור שזה היה תולדה של מאבק כי לא ספרו אותנו, ושהמחאה ברחובות של נשים באדום היא מחאה שכבר חוצה גבולות, והיא אוניברסלית וגלובלית ומדהימה, והיא אומרת שלכל אישה יש מקום ויש קול, ואנחנו אתכן, אז תודה רבה ולא נרפה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.